בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לחבר הכנסת סימון דוידסון,

הבוקר. חבר הכנסת לשעבר דב ליטמן, ברוך

נראה מי אתנו נציגות משרד הבריאות: עורכת הדין נינא כהן קרן. עורכת הדין טל פוקס, בוקר טוב. ממשרד

ההיבט הזה נוגע לכל החובות שמוטלות על מארגני תיירות, על אותם אנשים שיופקדו על העמידה בהנחיות בכל הנוגע לקבוצות תיירות שמאורגנות על הפי הנוהל. למיטב הבנתנו ושיפוטנו, זה המקטע היחיד מכל מתווה התיירות שמגיע לפיקוח פרלמנטרי, כרגע בגלל המבנה של החוק והפרשנות שניתנת לחוק על ידי משרדי

אך יש להם זיקה כזו או אחרת לאזרחים ישראלים. הנושא הזה, לצערי, גם הוא לא מוסדר בתקנות, למרות שראוי היה שהחוק יחייב כאן התקנת תקנות.

כשהוא עוסק בנהלי כניסה

בריאותי, אפידמיולוגי אומנם יש הגבלה מסוימת על הפעילות שלהם, הם נעים בקפסולות,

הם מסתובבים עם מעט מאוד הגבלות. המציאות הזאת היא לא קלה.

משפטית,

אבל היא מעוררת קושי, ואנחנו צריכים לחשוב על הקושי הזה, ולשאול אם אפשר לחיות אתו לאורך

אנחנו מקווים מאוד שאפשר יהיה להגדיל את זה מהר. כמובן שעבדנו בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, אבל צריך לזכור שכמעט שאין מדינות שנהגו כמו שמדינת ישראל נהגה,

ארצות הברית,

הן כולן עוד ברשימת המדינות המותרות. יש לי שאלה, ומיד גם חבר הכנסת דודיסון.

ניכנס אם תרצה, אני כן אשמח מכיוון שזה המקום היחיד שזה נידון כרגע בכנסת, תסביר קצת את עיקרי המתווה,

אנחנו עברנו על החומר הכתוב,

מצד שני, אנחנו חוזרים עוד פעם למצב שבו האיום המרכזי על בריאות הציבור, בהינתן ההצלחה היחסית בתחום הבוסטר 4 מיליון מתחסנים בתחום הבוסטר, צריך עוד להמשיך הלאה, אבל יש הצלחה בתחום הזה. כולנו מסכימים שכרגע חזרנו למצב שבו נתב"ג הוא מקום שממנו יכולה להיפתח הרעה.

אני רק אומר שבעוד רגע אני מניח שנשמע מגורמי התיירות

אני גם אתייחס לסיפור הזה

השאלה שלי למשרד הבריאות אני מקווה שהוא עדיין בזום למה המספר חמש ולא שלוש ולא שתיים ולא אחד?

זה כל הקונסטלציה של - - - אני מיד אתן לך.

מציע,

לפני שד"ר אשר שלמון יתייחס לעניין, שנשמע שני דוברים מתחום

ויש סנקציה פלילית?

אז למה לא להוריד את זה? זה דבר שיכול, דווקא עם המתווה הנוכחי שנראה כאילו עם קבוצות גדולות יותר מאוד קשה להביא אותן.

ולכן גם לא צופים שטף כזה גדול של תיירים.

אבל הסיפור של אלמנטים קטנים שיכולים להשפיע על החלטה של תייר להגיע לפה, ואנחנו מודעים אליהם,

בשטח, אם אלו מורי הדרך או מארגני התיירות.

אחרי שבוע של קבוצה כזאת וקבוצה כזאת לפעמים אורכת שבועיים האם לא יתאפשר

תודה לגלעד לוועדה, שאינכם חותמת גומי ואתם נותנים עומק חשיבה

באופן אקראי, אתמול קיבלתי וואטסאפ מחבר שהוא מלונאי. בערב הוא כתב לי: דני, רק רציתי לשאול מה שלומך. מקווה שדברים מתחילים להסתדר אצלכם, כולנו ציפייה. עניתי

דבר שלישי, תעודות החיסון

דיגיטליות ותעודות המחלים. רק בארצות הברית רק בארצות הברית ל-45 מיליון איש יש תעודת חיסון או מחלים לא דיגיטלית.

חוששים מזיופים.

נראה שהגשם לא מגיע, וזה בהחלט דבר שכבר מקפידים עליו, אני ראיתי את זה במו עיניי. גם כשהמסעדה ריקה לחלוטין, קבוצות

חייבים לעשות תיאום ציפיות יהיו חולים ויהיו הדבקות, אבל יש גם הדבקות מישראלים שחוזרים מחו"ל. אכן, הסוגיה שהועלתה כאן, הסוגיה של הכמות המאוד גדולה של מדינות כתומות זה משהו

בנוהל יש התייחסות מאוד מפורטת אדם חיובי בקבוצה הולך למלונית קורונה, הוא לא נשאר לבידוד במלון שהוא מלון תו ירוק. גם לגבי חברי

אני אחרי שיחה עם יו"ר התאחדות בתי המלון.

שכרגע אין תוכנית סיוע לרגע זה בהינתן - - - לכל הענף, לא רק מלונות. אני מדבר על סוכני נסיעות,

כל הדברים האלה. כן, כן,

שאלת ההבחנה בין האזרח הישראלי לבין התייר הנכנס עכשיו לרעת האזרח הישראלי תצטרך להיבחן יותר בכובד ראש. לעניין הזה אני מציף את השאלה האם זה הגיוני שיש אותה מדיניות בידוד לאדם שלא התחסן

ההנחה של החוק הייתה שהנושא של כניסה לישראל ימשיך להיות מוסדר דרך חוק הכניסה לישראל, ולא צריך את חוק הסמכויות כאן. רשות האוכלוסין אכן עשתה את זה תקופה מאוד ארוכה הגבילה, התירה במקרים מסוימים לזרים להיכנס

אני לא יודע את עמדות הממשלה יש פה את שרת הפנים, אני לא קובע מסמרות לגבי מה צריך להיות. במסגרת התיקון של חוק הקורונה, השאלה הזאת תיבחן לעומק, נראה מה עמדת הממשלה,

אני היום ותעבירו את

אנחנו תמיד יוצאים מנקודת הנחה שהמאמץ הוא לבלום תחלואה ולאפשר שגרת חיים, בטח בממשלה

אחרי זה,

אנחנו ניגש להקלות התו הירוק ונקריא את שני קבצי התקנות ביחד עם התייחסות שלכן. דומני שהקואליציה נוכחת כאן ברוב, אז הכול בסדר. תודה, חבר הכנסת דוידסון. (היו"ר סימון דוידסון)

אנחנו עוברים לחברת הכנסת מיכל וונש. שלום.

ולכל אנשי הוועדה, שאנחנו מכירים כבר היטב מכל התקופה בכנסת הקודמת. אני רוצה, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת לשעבר, דב

יש גם השלכות על חיי היומיום,

אני מאוד מבקשת שאנחנו נמשיך את הדיון הזה ולא נרפה, כי כפי שאתה יודע,

ותפוצות.

בשבוע הבא אנחנו נקיים את הדיון

חבר הכנסת בגין ציין את מה שנקרא אזרחים עולים שאינם רשומים, אזרחים ילידי חו"ל. זו תופעה גדולה מאוד,

אבל אנחנו בהחלט מדברים על מאות ואלפים. כל מי

לא מאשרים את המכתב שלי ממשרד החוץ, הוויזה לא מספיקה להם. המערכות פשוט לא יודעות איך לקבל את האמורפיה הזאת שבין זרים לישראלים.

אני חושב שעולים שאושרו

אחרי ההגדרה "ילד" יבוא: ""מדריך" כהגדרתו בצו בידוד בית"; (3) אחרי ההגדרה "מקום ציבורי או עסקי" יבוא: ""מתחם לינה" כהגדרתו בצו בידוד בית,

אחרי ההגדרה "צו בידוד בית"

יתרון נוסף הוא שהמטרה היא שהם יסתובבו כקבוצה וזה שומר על המסגרת הקבוצתית הזאת.

זה האישור שהם צריכים להציג כדי להיכנס

בנקודה הזו, ברגע שזה מתעדכן אצלנו אגב, משרד התיירות מפעיל חמ"ל שפעיל בטלפון 7/24, אפשר לפנות גם דרך החמ"ל. מי שמקבלים את הדיווח,

והם מנחים את הסוכן מה

גם הסוכנים מכירים אנחנו הרי עבדנו בפיילוט במאי, אומנם עם תיירים שהם כן מחוסנים, אבל ההנחיות היו דומות מאוד. בסוף, גם בבתי המלון יש אפשרות לשים את הקבוצה לאכול בחדר אוכל בחוץ או בחדר

ובכלל זה כנס או מסיבה, ולא יוביל את חברי הקבוצה,

אל מקום או אירוע כאמור, נודע למדריך כי חבר הקבוצה ביקר במקום או באירוע כאמור, ידווח על כך באופן מידי לסוכן,

הסוכן יתאם מראש את מועדי הביקור של קבוצת התיירים באתרי הביקור,

במקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) גם חבר בקבוצת תיירים ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה. תיקון תקנה 7" זה סעיף העונשין שמתייחס לכל החובות שבדיוק הקראתי.

לתקנות העיקריות - (1) בפסקה (1), לפני "כל זאת למעט פעוט" יבוא "ולעניין

אבל זו אולי אחת הבעיות בכל המשבר שלנו,

שאנחנו לא חלק מהתהליך,

אני ראיתי אותך יותר מאת

נכון. אני חייב לציין שאחת לא בעיה, אבל יש הודעות לתקשורת שמגיעות דרך כל מיני גורמים למורי הדרך, ויש את מה שעלה פה בוועדה כתפרים של הוועדה לדברים מינהליים. אני חושב שמשרד התיירות צריך להגיש טופס מיוחד שבו כל הנתונים, מהראשון עד האחרון, שכל מי שעוסק בדבר הזה צריך לדעת אותם, לא רק הכותרות הראשיות,

בקפסולה ולכן חשוב שגם המדריך והנהג יהיו אנשים קבועים ושהם בעלי תו ירוק. כמובן שאסור להם לקחת

זה לא אחרי שבעה, זה אחרי 14 אתה מתכוון. לא, הם הרי עשו שלוש בדיקות בתוך שבעת הימים האלו. ניתן לקצר בבדיקת PCR שנערכת החל מהיום השביעי. השוני היחידי הוא לעניין עצם ביצוע הבדיקות למען היציאה מהבידוד. זאת אומרת, הקבוצה ממשיכה להתנהל עם מדריך בקפסולה,

אני מחזק עוד פעם את שר התיירות.

אני יודע כמה האנשים של משרד התיירות המנכ"ל, הסמנכ"לים, העובדים פעלו מול משרד הבריאות ומשרד המשפטים. זה לא פשוט, זו התעסקות שהייתה מאוד

אבל ככל שנתקרב למספרים הקטנים

בשאיפה שנגיע לשם ונתייצב על המספרים האלה, נוכל בהחלט לעבור לשלב שני של הקלות גם בחללים סגורים, כולל ביטול מגבלות על חללים

מור לשמור על גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים ולפקח גם אם מגלים מקרי תחלואה, ואנחנו מבינים שנגלה, לפחות שנוכל להכיל את האירועים האלה במהרה, ולא לאפשר להם להתפשט ולגרום להתלקחות של תחלואה בישראל. אבל אנחנו רואים עדיין מספר לא קטן של

אבל גם שיקולים רבים אחרים, איך הן נידנות ומוחלטות. יש פה אי ודאות וצריך לקבל החלטות מורכבות, אבל חשוב שהתהליך יהיה מקצועי וייקח בחשבון את כל השיקולים. אנחנו חייבים לציין שיש פער מסוים עדיין בתו הירוק בין מוזיאונים, שנמצאים במצב מוחמר יחסית, לעומת אותם אנשים שנמצאים בסופרמרקט או בקניון בצורה חופשית, אבל במוזיאון, שהסיכון בו איננו גבוה כי אנשים לא צועקים, לא שרים ונמצאים עם מסיכות, גם לא אוכלים, אז אולי צריך לחשוב, בעידן שהתחלואה יורדת גם על מקומות כאלה כי גם המזון התרבותי הוא לא פחות חשוב מהמזון הכללי.

תודה רבה פרופ' חגי לוין. חבר הכנסת בגין. כתוצאה מן השינויים שחלים, כמובן גם מן ההצלחה היחסית בהדברת המגפה ברגע זה, אנחנו מוכרחים לשנות את הכללים מפעם לפעם. אבל יש לי חשש ואני מבקש תשובה מן הממשלה שקשה יהיה לאזרחים לעקוב אחרי השינויים האלה, להבין את משמעותם, ומכאן עלולה לבוא מידה של זלזול והקלת הדעת במשמעויות שלהם. לכן שאלתי היא מה אתם מתכננים כדי להביא את השינויים האלה, להסביר אותם, ומצד שני, להסביר, כמו שאמר פרופ' לוין, בסך הכול הסכנה עוד אתנו, הענק הזה, שרדום עכשיו, עוד עלול להתעורר עלינו. אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב. דרך אגב, זה גורר זלזול מסוים בעטיית המסכות, וכן הלאה. לכן אני חושב שדרוש מאמץ מיוחד בהסברה במקומות שאתם בדרך כלל מסבירים בהם גם את הרציונל וגם את הכללים החדשים. אני אענה בשני מישורים. גם במישור של קביעת ההסדרים זה עיקרון חשוב שעמד לנגד עיניהם של גורמי המקצוע, אפילו עלה בדיונים, אולי נעשה עוד מדרגות כדי להקל. אבל היה חשוב העיקרון שלא לבלבל את הציבור ולא בכל יומיים לשנות את ההנחיות ולהקל-להחמיר. השתדלנו לצמצם את זה לשתי מדרגות של הקלות שאחריהן נשאר המצב היציב, שזו רצועת הביטחון בעקבות הלקח שנלמד בין הגל השלישי לגל הרביעי שהסרנו את כל ההגבלות ובדיעבד זו הייתה טעות שגרמה לתפוצה מאוד מהירה של זן הדלתא. הבינו שצריכה להיות רצועת ביטחון, אבל עד שנגיע לרצועת הביטחון, להסתפק בשני שלבים ולא בכל שבוע לבוא עם עוד הקלות חדשות. הפן השני הוא של הסברה, שהוא מאוד חשוב ויכול להיות שאפשר גם להשתפר בו, אבל הייתה מסיבת עיתונאים רק השבוע שר הבריאות וגורמי המקצוע הציגו לציבור את ההקלות ואת הרציונל שלהן ועל בסיס מה הן נקבעו, וגם כמובן, כל הזמן דרך הדוברות. הממשלה החליטה להקים גוף ייעודי שיתעסק רק בדוברות של הקורונה. עושים את כל המאמצים כדי להנגיש לציבור בכל השפות ובכל המדיות האפשריות את המידע הזה. אני אגיד שהתיקון הזה בא ביחד עם הדרישות של היושב-ראש שלנו להקל דווקא בשטח הפתוח. חלק מזה נבע מהרצון להגיד לציבור שכן עושה הבחנה בראש רוב האנשים עושים הבחנה בראש שלהם בין הסיכון באוויר הפתוח לבין הסיכון במבנה, ולכן אני חושבת שדווקא התיקון הזה הולך לכיוון שהציבור יכול להבין בקלות למה ההקלה הזאת היא ההקלה הראשונה. אז אנחנו נצביע. מי בעד אישור התקנות? הצבעה בעד, פה אחד התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה לכולם. שתהיה שבת שלום, שבת רגועה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.